הנושא הוא המשך הפעלת ההסעות למערכת החינוך. בואו קודם כל נראה מי נמצא פה. מנכ"ל החינוך פה, גם שר החינוך דיבר איתי. מי הגיע ממרכז השלטון המקומי? עורכת דין נועה בן אריה, היועצת המשפטית, מיכל מנקס, סמנכ"ל חינוך, רווחה וחברה והילה מהיחידה הכלכלית. הבנתי שהיושב ראש אמר שהוא מגיע והוא ביטל את זה ברגע האחרון? הבנתי. מהאוצר מי פה? אלי מורגנשטרן רכז חינוך והדר פוקס, רפרנטית חינוך. איפה היושב ראש? יוגב לא יכול להגיע מסיבות אישיות, הוא ביקש לדחות את הוועדה. לא נכון, הוא לא ביקש, הוא אמר שהוא לא מגיע, יש הבדל. אנחנו לא בבית ספר תיכון עכשיו שצריך לתת הסברים. הוא אמר שהוא לא רוצה לבוא, יש לך סמכות לקבל החלטה? אין לך. לךְ יש סמכות לקבל החלטה? בהחלט. אוקיי. אני לא מבין, כשהייתי יושב ראש קואליציה וגם אחריי, ראש אגף התקציבים היה מגיע המון לכנסת, מה קרה שיוגב לא יכול להגיע אף פעם? מה, הוא מורם מעם? מה הסיפור הזה? אנחנו נגיש נגדו תלונה לממשלה, תגיד לו. זו לא פעם ראשונה שאנחנו מזמינים אותו והוא לא מגיע. אז אם הוא שם פס על הוועדה אנחנו נשים פס עליו. זו תהיה התוצאה.

לא שאני בא להגן עליו, באמת הייתה בעיה אישית בבוקר. לא, הוא אמר שהוא לא בא, זה לא קשור. יכול להיות שעכשיו יש בעיה אישית, זה לא מעניין. שיהיה בריא, אני לא יודע מה הבעיה האישית, אני מקווה שתיפתר לו. התקדם משהו?

מה התקדם?

נשמע את אלי מורגנשטרן ואחרי זה את אסף. אנחנו לא מתחילים את הדיון מאפס, תגיד מה התקדם. המנכ"ל פה. מה שהתקדם זה שעשינו מספר פגישות, הגענו לסיכום שתהיה תמיכה של האוצר בסעיף הזה של ההתייקרויות, זה יוגדר כתמיכה חד פעמית כמובן. כן, בסדר, רק עכשיו. אבל תהיה תמיכה שהיא בסך הכול מקובלת בפגישה שאנחנו עשינו יחד עם ארגון המסיעים ועכשיו אנחנו ננסח במכרז סעיף שמוסיף את התמיכה הזאת. במכרזים החדשים. כן, בתוך המכרז. ההליך כמובן הוא דרך הרשויות המקומיות, אבל - - - בסדר, אבל הם מקבלים פיצוי,

אתם דואגים לרשויות שזה לא יהיה על חשבונם? אנחנו מעבירים את הכסף למשרד החינוך כמובן, הגענו ביחד עם משרד החינוך להסדר. משרד החינוך פועל מול הרשויות המקומיות, מול השלטון המקומי, ולא מול חברות ההיסעים, ההסדר בין הרשויות המקומיות לבין ההיסעים הוא נגזרת - - - הבנתי, אתם נותנים להם והם נותנים לרשויות.

שהם יקבלו הם יתנו, נכון?

אתם לא תיקחו מזה עמלה? לא, אנחנו בוודאי שלא. אנחנו רק כמובן רצינו שהדבר הזה יקרה ואני גם מאוד שמח עליו, אני רק אומר שיש כאן סוגיה אחת שאנחנו נטפל בה בניסוח וגם אין פה שום שינוי מהותי ממה שעד היום. הכסף הזה עובר לרשות המקומית, הרשות המקומית מעבירה את זה למסיעים. יש מקומות שבהם הרשויות המקומיות, זה גם במכתב שהעבירו לך, שהן ספגו אליהן את ההתייקרות, כתלות במה שהם עשו בחוזים מול המסיעים, ויש מקומות שזה הושת על המסיעים. וכאן הסוגיה. בסוף הכסף הזה שמתווסף, צריך לראות שבמקומות שבהם זה הושת על המסיעים זה מגיע למסיעים, ובמקומות שבהם זה הושת על הרשות זה בעצם יהיה לרשות. אין לנו דרך להפריד בין רשות לרשות, אנחנו פשוט מעבירים את המכרז כפי שהוא. אבל לפני שאתם מעבירים לרשות אתם לא מבררים מה הם הולכים לעשות עם הכסף? מה זה הושת על הרשות? אתם לא מעבירים רטרואקטיבית, אתם מעבירים מעכשיו והלאה.

אז מה שהיה תסתדרו,

זה כבר עניין של הרשויות מולכם, אבל שלא ייווצר מצב שאתם תעבירו עכשיו לרשות, סתם לדוגמה עשרה מיליון, והם ייקחו את זה על העבר. לא, על העבר לא, זה עניין של הסתכלות קדימה. מי שמשלם למסיעים את ההתייקרויות, יש כאלה שמשלמים את ההתייקרויות.

יש רשויות שאין להם ברירה, במיוחד הרשויות הגדולות ששמתם אותם במצב שאו שהילדים ייסעו שלא ייסעו. אז אם הם גם ככה משלמים את ההתייקרויות והם יקבלו פה את התוספת אז זה לא הולך למסיעים כי משלמים להם את ההתייקרויות עד עכשיו.

אם הם משלמים אז משלמים, הם לא צריכים לקבל פעמיים,

זה בדיוק העניין. הרשויות, זה מקובל עליכם מה שאמר מנכ"ל משרד החינוך? זה מקובל עלינו כמשהו חד פעמי, זה לא מייתר את הדברים שאנחנו טוענים זה מכבר על ההתייקרויות ועל הצורך בהסדרת המדד. בסדר, זה חד פעמי על מנת שאפשר יהיה להתקדם,

הרשויות צריכות לטפל מול משרד האוצר, לפתור את הבעיה אחת ולתמיד, כי מי שייפגע זה הילדים כמובן, אבל זה גם אתם, כי אתם עומדים מול ההורים, לא הם. אתם מבינים את המצב. אני יודע שהנהגים לא יכולים לעשות כלום כי יש להם ערבויות והם מפחדים שייקחו להם את הערבויות, אבל בסוף כשמתעמרים באנשים והם לא מרוויחים כסף, בסוף זה מתפוצץ בפנים של כולם, זה העניין. לכן יש אינטרס לכל העולם לטפל, במיוחד כשרוב הילדים שהם לוקחים זה ילדים מהחינוך המיוחד. יותר במושבים אולי לוקחים, יש שם בית ספר תיכון אזורי, אבל בגדול ביישובים רגילים הרוב זה ילדים מחינוך מיוחד ובהם כן צריך לטפל ואין ויכוח על זה. אני רוצה להוסיף שנגעת בנקודה חשובה, הקטע של העתיד, שאמרנו שיום חמישי, שייכנס סעיף ההתייקרות, אפרופו מחיר מקסימום כדי לפתור את הבעיות כדי שלא כל שנה נחזור לפה. זה יכול להיות מינוס, זה יכול להיות פלוס, אבל להכניס את זה כמו כל המכרזים שיוצאים דרך החשב הכללי, שיהיה את סעיף ההתייקרות. קודם כל פתרו לכם את הבעיה עכשיו, זמנית, אבל צריך לטפל בבעיה באופן כללי. אם במכרזי ממשלה יש סעיף אז למה שבמכרזי הרשויות לא יהיה? כמובן אתם צריכים לכסות את זה. אנחנו לא נעזוב את זה, נעשה ישיבה בעוד חצי שנה. אני מקווה שבינתיים תתקדמו עם משרד האוצר על העניין הזה לגבי העתיד, שזה יהיה מסודר. זה לא התפקיד של הוועדה, אנחנו לא מנהלים את המדינה, אבל מכיוון שפונים אלינו אנחנו בודקים אם זה אמיתי ונכון ואז אנחנו נכנסים לזה. קודם כל תודה למשרד האוצר ולרשויות וגם למשרד החינוך בעניין הזה. בוא נגיד, בגלל שפתרתם את הבעיה זמנית אנחנו לא נתלונן על ראש אגף התקציבים, אבל תגיד לו שכשמזמינים אותו שיבוא, שלא יתחיל לעשות כאילו שהוא היום ראש ה-OECD או משהו כזה. עזוב, בחייך, מה זה? לבוא לוועדה של הכנסת? מעולם ראש אגף התקציבים, גם כשהיה מרידור וגם לפני זה, הם תמיד באו, אני לא מבין מה הבעיה, זה חלק מהעבודה שלו. הוא צריך לחוש את הביקורת, לחוש את הצרכים. לשבת במשרד רק? זה לא מתאים לו, אני מכיר אותו טוב, עוד כשהוא היה כמוך, רכז, או באוצר. כשאני הייתי יושב ראש קואליציה הוא היה רכז, או סגן, אני לא יודע מה הוא היה בדיוק, אחר כך הוא הגיע לרמה של ראש אגף תקציבים. עוד מישהו רוצה להגיד משהו?

בוקר טוב. קודם כל באמת תודה לכל מי שעשה את העבודה והגיע לתוצאה המבורכת, אבל אני לא מצליח להבין מה קרה פה עכשיו. שמענו שיש איזה שהוא תקציב שיגיע איכשהו לחברות ההסעה. יש פתרון לעכשיו, פתרון כללי אין עדיין.

אתם צריכים לשבת עם משרד החינוך, משרד האוצר, הרשויות המקומיות. זה דבר שצריך אותו, אבל זה לוקח זמן, הדברים האלה, לכן אני עושה ישיבה בעוד חצי שנה, לראות מה התקדם. נכון, לכן אני קצת דואג מסוג הפתרון הזה. זה סוג של פתרון שאנחנו למודי ניסיון ויכול להיות שעם מנכ"ל משרד החינוך נצליח להגיע לפתרון יותר טוב מבחינת חברות ההסעה, אבל אני באמת חושב שאולי צריך לכוון את זה להתייקרויות שיהיו מהיום והלאה. זאת אומרת אנחנו בתוך אירוע שאומר שנשלם על העבר,

לא קיבלו. לא, אם קיבלת לא מגיע לך, מה אתה רוצה? אם עיריית ראשון הביאה לך אז לא מגיע לי? אז לא מגיע לך, זה ברור, אתה רוצה פעמיים לקבל את ההתייקרות? אני בכלל לא בעניין, אני רק אומר שבעיקרון יש מכרז שאני נמצא בו בשנה השנייה או השלישית,

אני בעצם לא מקבל את ההצמדות קדימה, זה האירוע הגדול. נכון שיש לי פיצוי, אבל אני בתוך אירוע שמחר יש התייקרות של 10%, 15%. ניסים, דיברנו על זה, כרגע נותנים לך פתרון זמני, זה בסדר, לגבי העתיד כולם מבינים שצריך לפתור. אני חושב שהרשויות איתך,

כי בסוף בערים הגדולות, הן משלמות את ה לא האוצר, כי הם נותנים פתרון.

ברוב הרשויות הגדולות. אני לא מאמין שעיריית תל אביב, ראשון וזה הם עומדים מהצד. אבל הייתה אמירה שיש סעיף התייקרות, גם זה צריך להגיד.

כל האירוע זה סעיף ההתייקרות. בסדר, ניסים. אנחנו נעשה בעוד חצי שנה ישיבה, עד אז תנהלו משא ומתן, זה לא דבר שנעשה בלי משא ומתן. האוצר, תנסו לראות פתרון קבוע, כמו במכרזי ממשלה, לקראת עוד חצי שנה. בינתיים כולם יירגעו, נעבור את הבחירות המוניציפליות, אחר כך נראה מה יהיה. תודה רבה, הישיבה הסתיימה,

הישיבה ננעלה בשעה 09:45.